בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית לענייני פיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים. היום ט"ו באדר תשפ"ב, 16 בפברואר 2022. על סדר היום: מתקני ספורט ופעילות התרבות ביישובי הדרוזים והצ'רקסים-תמונת מצב ותוכניות לפיתוח. הכותרת בסופו של דבר מדברת על תרבות וספורט כדיון ראשון בסדרת דיונים. אנו נקבל תמונת מצב איפה אנחנו עומדים בנושא עליו אנחנו מתכנסים, פעילות ספורט ומתקני תרבות, ומפה נמשיך להתקדם לדיונים נוספים. אני רוצה לפתוח דווקא בידיעה ובהישג מרשים מאוד של כרואן חלבי, אצנית ששברה את שיא הריצה לאלף מטר. היא איתנו בזום? כן, בוקר טוב. את בשידור ישיר בוועדה לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים. כרואן היא הבת של חליל שאני מכיר ומעריך. אני רוצה לברך אותך על ההישג ולהגיד לך שאת אלופה בכמה מישורים.

במישור הערכי, ידעת לעשות את הריצה שלך עם לבוש צנוע, שומרת על המסורת, זה מכבד ומכובד. הדבר השני, שברכת את כל השיאים. אנחנו רצנו בצבא עשרות אלפי קילומטרים ולא הגענו לשיא כמו שלך. זו באמת גאווה, את אלופה בכל המישורים האלה. איך עשית את זה? יש פה חברי כנסת גם דרוזים וגם לא דרוזים, כל המדינה צופה בדברים שלך. בבקשה, תספרי לנו איך את מגיעה להישג ושוברת שיא. קודם כל אני מודה מאוד לכל התומכים והאנשים שליוו אותי עד כאן. אני מודה ומעריכה גם אתכם. אני מאוד משקיעה מזמני אם זה בלימודים ואם זה באימונים ומתמידה, לא מוותרת לעצמי. אני עובדת דיי קשה. אתמול היה לי יום שגרתי שבו הלכתי ללימודים,

חזרתי הביתה, התארגנתי ויצאתי להתחרות ולשבור את שיא ישראל. זה תהליך ארוך שעברתי במהלך השנים. ההורים שלי מאוד תמכו ועזרו, החסויות, אגודת מכבי חיפה, כולם נרתמו,

חיבקו אותי והביאו אותי למי שאני. גם החברים וכל האנשים מסביבי. זו הרבה עבודה, השקעה ורצון להגיע לשם. אני לא הגעתי רק לשיא, אני רוצה להמשיך ואולי להגיע לאולימפיאדה. אני תמיד שמה לעצמי מטרות ריאליות, וכשאני משיגה אחת אני מציבה לעצמי אחת אחרת וכך הלאה, עד שאני אממש את עצמי ואת הפוטנציאל שלי. אני דיי בטוחה שאפשר להגיע לעוד הרבה הישגים. לא חסרים ספורטאים ואתלטים ברמה גבוהה בישראל ובמגזר. חשוב לתמוך בענף האתלטיקה שהוא ענף שאינו חם עכשיו בספורט, למרות שבימים האחרונים שברו שיאי ישראל כבר כמה פעמים ולא הייתה הרבה מודעות לזה. אני אשמח לתמוך בענף האתלטיקה בפרט ובספורט בכלל. אני דיי בטוחה שנגיע להישגים מרשימים מאוד, אם זה אנשים מהמגזר ואם זה בעם ישראל כולו. זה כבוד גדול לשבור שיא ישראל שעמד במשך 25 שנים. השמיים הם לא הגבול, אני רוצה להמשיך ולהתקדם רחוק. אני מקווה שגם הרבה אנשים אחרים ילכו בעקבותיי ויגיעו להישגים תוך כדי שמירה על הערכים. תודה רבה, זה באמת בוקר מעניין עם שאיפות. השמיים הם הגבול. אני שמח שאת מאוד ריאלית, עם שתי רגליים על הקרקע, תרתי משמע כי את רצה על הקרקע. את קובעת לעצמך יעדים אליהם את רוצה להגיע. מה שאמרת חשוב מאוד גם לך וגם לכולם, לקבוע יעדים ומטרות ברי השגה. אנחנו יכולים לקבוע יעדים אליהם אנחנו רוצים להגיע, אבל כל עוד אנחנו לא יודעים לקבוע יעד בר השגה אנחנו לא בכיוון. אני רוצה לאחל לך כל טוב. אנחנו איתך ונתמוך גם בוועדה לפיתוח היישובים הדרוזים בנושא הספורט באופן כללי וגם בתחום הזה. כל בקשה, סיוע או תמיכה שאת צריכה, אנחנו פה לרשותכם. את גאווה לנו, גאווה לעדה, גאווה למדינת ישראל. כולנו גאים בך, תודה רבה. לאבא שלך יש הרבה זכויות, זה שנתן לך וגיבה אותך. מגיע לחליל כל הכבוד.

ההורים שלי הם המעריצים מספר אחד שלי והם אלה שהכי תומכים בי ועוזרים לי. אין עליהם, אני אוהבת אותם מאוד.

אנחנו ממשיכים את הדיון על פי הנוהל ופותחים עם חברי הכנסת. סימון לא סתם בא לפה, הוא ספורטאי בכל רמ"ח איבריו, תומך בספורט, מקדם ספורט, אינספור פעמים ישבנו במליאה ודיברנו איך לקדם את ענפי הספורט, לא רק שחייה. אני מאוד מעריך, מכבד ומודה לך על הנוכחות שלך. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש. אני רוצה לברך אותך באמת, זה ממש מרגש אותי שבכנסת ישראל, מסכנים אנשי מינהל הספורט כי הם כמעט גרים כאן בכנסת, וזה לא קרה אף פעם בכנסת ישראל. יושב פה דניאל שהוא מוותיקי מינהל הספורט. הספורט הוא על השולחן, וזה שאתה כיושב ראש הוועדה מעלה את הדיון הזה ומתחיל אותו בברכות לספורטאיות, זה חיזוק חיובי גדול מאוד עבורך. אתה מבין את המשמעות של נושא הספורט למדינת ישראל ובמיוחד לילדים בפריפריה ובמגזר. צריך להבין דבר אחד, הספורט במדינת ישראל הוא כמו ילד חורג שנתנו לו כמה שקלים ואמרו לו ללכת איתם לבנות מדינה. זה לא עובד ככה. חשוב לי מאוד לחבר אותך יחד איתי כי זה התפקיד שלי בכנסת, בסוף כולנו נהיה ביחד. 0.18% מתקציב המדינה צבוע לתקציב ספורט, זה המספר. במדינות מתקדמות בעולם זה מגיע ל-3% ולפעמים גם ל-4% מתקציב המדינה. ביוון, מדינה שלאנשים אין מה לאכול, כולם הולכים לדוג שם, זה 0.8% מתקציב המדינה. אם אנחנו באים ומדברים על מתקנים, חסרים ים של מתקנים במדינת ישראל. 2,500 אולמות ספורט חסרים בבתי הספר, מעל 50% מבתי הספר במדינת ישראל, לא רק בחברה הערבית, בכלל, אין אולמות ספורט. ילדים עושים שיעורי ספורט מתחת לכיפת השמיים, המורים שמים גומי בין העצים. הייתי מורה לחינוך גופני, אני יודע מה זה. לעמוד שמונה שעות מתחת לשמיים כשאין לך אולם זה לא אנושי. מה אנחנו מצפים? שהמורים יעשו שיעורי ספורט? שיפתחו את הילדים בחינוך גופני?

אני לא מדבר על בריכות שחסרות. דיברנו על אתלטיקה, בכל מדינת ישראל יש ארבעה אצטדיונים נורמליים לאתלטיקה, שלושה אפילו. שלא נדבר על אולמות להתעמלות. בנו איזה בלון בווינגייט - - - איפה מתקני האתלטיקה נמצאים? יש אחד בראשון לציון, אחד בהדר יוסף, אחד בחיפה שהוא חצי-חצי ויש בירושלים. זה אצטדיוני האתלטיקה, נכון דניאל?

אני רוצה לסיים בכמה משפטים מאוד חשובים. כשאנחנו מדברים על ספורט, זה העתיד לא רק של הילדים, של מדינת ישראל. אותם ילדים שנמצא להם מסגרות ספורט ונדאג לתקציב שיהיה במסגרות ספורט חינוכיות, הם לא יגיעו לפשע, הם יהיו תלמידים יותר טובים, הם יהיו חיילים יותר טובים. אתה היית קצין בכיר מאוד בצבא, יותר מ-12% מהחיילים שמגיעים לקרבי נפצעים בחודש הראשון לצבא. זה עולה מאות מיליונים למשרד הביטחון לשקם אותם. אם אותם תלמידים, אותם חיילים מצטיינים היו עושים לפני זה ספורט כמו שצריך במסגרות, המספרים היו יורדים. זה לא שהיה אפס, אבל המספרים היו יורדים. אני מדבר כאיש של משרד הביטחון. אני רוצה לסכם במשפט אחד. פה כולנו אוהבים ספורט, יותר ויותר חברי כנסת מתחברים לספורט. גם מינהל הספורט צריכים עזרה בנושא תקציבים, אבל גם שם צריך לעשות שינויים כדי שיותר ויותר מתקנים ייבנו. אנחנו צריכים להגדיל את התקציב, לפחות להכפיל אותו בתקציב הבא, זו המשימה של חברי הכנסת ואנחנו נעשה את זה למען הצ'רקסים, למען הדרוזים, למען הערבים, למען היהודים וגם למען החרדים, גם הם צריכים לעשות ספורט. צריך להפסיק את הדבר הזה שחרדים צריכים רק ללמוד, הם צריכים להיות בריאים בדיוק כמונו, בנפש ובגוף. זה כתוב בתורה. תודה רבה אדוני וכל הכבוד. תודה רבה חבר הכנסת סימון על הדברים האמיתיים והנכונים. אני לא מחדש לך, אני איתך בכל צעד. אמרתי את זה בעבר ואני אומר את זה כרגע, אני ממשיך לא רק למגזר, אלא בכלל ברמה הארצית והגאוגרפית. למה שאלתי איפה המתקנים? אותה כרואן צריכה תמיכה, אם לא יהיו לנו מתקנים ואתרים לאתלטיקה ולספורט אחר, לא נוכל למצות את הפוטנציאל שיש לנו בפריפריה. אתה יודע מה המזל שלה? ההורים שלה. אמת. תודה רבה לך חבר הכנסת סימון, אתה איש יקר בלי שום קשר. נמצאים איתנו גם ראשי הרשויות, יש לנו את משרד התרבות והספורט ויש לנו כאן גם בזום עוד חברים מארגונים שונים. אנחנו נעלה אותם תוך כדי בהתאם לסדר הדוברים. גם השר חילי טרופר מברך על הדיון ובכלל על ההתקדמות או הרצון להתקדם בנושא הספורט. הוא יעלה בסביבות 9:30 לזום. אנחנו נתחיל את הדיון ונתקדם. מילה אחת לראשי הרשויות כי גם אתמול עשינו דיון וחלק מהם חיכו בזום, זה טבע הדיונים. אתמול עשינו דיון בנושא תקציב התכנון וההישג של אתמול היה שגם הרשות לפיתוח הכלכלי במגזר הדרוזי הולכת לעשות שיעורי בית מול האוצר כדי להביא עוד כסף לתכנון. אני מחבר אותם לדברים של דוידסון. בסוף אנחנו צריכים תקציב כדי לקדם את הדברים וזה הייעוד של הוועדה הזאת וההישגים אליהם אנחנו רוצים להגיע. אני מבקש שכל אחד שעולה יהיה תמציתי וקצר. אנו נשתדל להעלות את כולם, יש לנו פה רשימה של כל הדוברים לפי הסדר. הכי נכון שנתחיל בתמונת מצב איפה אנחנו עומדים. השר נמצא בזום. מילה אחת על השר חילי, שר התרבות והספורט. שלום, כבוד השר. אני שמח מאוד שהצטרפת אלינו. מה שעשינו עד עכשיו זה לפתוח את הדיון, אבל מאחר ואתמול הייתה לנו הפתעה הישגית ממדרגה ראשונה של כרואן חלבי ששברה שיא בריצה לאלף מטר, העלנו אותה פה לזום ובירכנו אותה. פתחנו את הדיון בהישג שלה, היא דיברה, אנחנו דיברנו. זה בשביל להכניס אותך לתמונה. כבוד השר, כל נושא התרבות והספורט בראש מעייניו, במיוחד במגזר הדרוזי. הספקנו כבר לסייע בכמה מתקנים בעוספיא ויש בתוכנית עוד כמה מתקנים, נגיע גם למרכז הטניס בסאג'ור בהמשך. אני לא אספר פה על השר, כולם יודעים מי האיש. אנחנו מאמינים בו וגאים בו. כבוד השר, בבקשה. שלום לכולם. קודם כל תודה רבה לך, חבר הכנסת מופיד מרעי. אתה חבר מאוד טוב ובן אדם שקם כל בוקר לעשות בכלל טוב למדינת ישראל ולחברה הדרוזית והצ'רקסית בפרט. תודה לך על כל מה שאתה עושה. ברכות לכרואן חליל חלבי על ההישג המדהים. היא רצה גבוה, רחוק ומהר. יש לכולנו מה ללמוד ממנה אז תודה רבה לך. תודה גם לכל השותפים, גם לאנשי משרד התרבות והספורט שנמצאים בדיון ולכל החברים והחברות כאן. לנו יש מחויבות עמוקה לחברה הדרוזית והצ'רקסית. זו מחויבות ערכית, מחויבות של ברית בין קהילות ובין חברות. אני חושב שהרבה מאוד שנים החברה הישראלית לא עשתה מספיק כדי לתת הזדמנויות ואנשי ונשות החברה הזו. יש שם אנשים וילדים לא פחות מוכשרים בעוספיה, בדליה, בבית ג'אן, בחורפיש או בכל מקום אחר, אבל לילדים שם יש פחות הזדמנויות. האתגר שלנו גם דרך תוכנית החומש אבל בכלל, דרך כל התוכניות, זה לתת להם את הכלים וההזדמנויות. הם כבר יוכיחו בדיוק כמו כרואן שהם יכולים להגיע מהר, רחוק וגבוה. יש לנו הרבה מאוד תוכניות גדולות, שמנו הרבה מאוד תקציב ייעודי לבינוי מתקנים ולתוכניות גם בתרבות וגם בספורט לחברה הדרוזית והצ'רקסית. עכשיו כולנו במבחן היישום, זה מאוד מסובך, היו לי הרבה שיחות עם מופיד על זה ואני יודע שהוא עובד בכל הערוצים. הרבה פעמים יש הרשאה למתקן אבל אז יש בעיית קרקע. יש פה הרבה מאוד עבודה שכל משרדי הממשלה מחויבים לעשות אותה. מופיד, אנחנו מחויבים במאה אחוז לדבר הזה ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים את העזרה שלכם כדי ליישם את כל הדבר הזה, כי לבד יהיה מאוד קשה. בכל מקרה אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים יחד איתכם. בואו נמשיך לעשות טוב ביחד. תודה רבה. נמצא איתנו גם חבר הכנסת סימון דוידסון שהספורט ברמ"ח איבריו. תודה לשר שהוא הכתובת שלנו, הוא שוקל את הדברים ובוחן אותם. אני יכול להגיד מילה לשר?

בוקר טוב אדוני השר. לא שמעת את הדברים שלי, אבל כמו שדיברתי איתך בעבר הרצון של מינהל הספורט הוא אדיר, יש באמת שינוי במשרד הספורט. אני כבר שלושים שנים עוסק בתחום הספורט. אנחנו צריכים לדאוג יחד לזה שב-2023 בתקציב הבא נכפיל את תקציב הספורט למען ילדי מדינת ישראל. אני חוזר ואומר את זה בכל מקום ולכל חבר כנסת, ואתמול אמרתי גם לליברמן למרות שזה היה בדיון סוער. כל חברי הכנסת מאחורי משרד הספורט ואנחנו נדאג לזה שתקציב הספורט יעלה באופן משמעותי. זו משימה חשובה מאוד פה בכנסת ישראל. אני מברך את המשרד, אבל יש לנו פה תפקיד, אדוני היושב ראש, להגדיל משמעותית את תקציב

תודה סימון, אתה שותף אמיתי. תודה לכולם ושיהיה בהצלחה. תודה, המשך יום טוב. משרד התרבות, תציגו בבקשה את הנתונים. חן דהן, משנה למנכ"ל המשרד. כמו שנגעתם וכמו שאמרו סימון והשר, אנחנו באים לתוכנית הזו ובכלל למשרד בכל יום עם ההבנה שעולם הספורט והתרבות הם ערך מאוד גבוה ומאוד חשוב לחיי האזרחים. סיפור הצלחה כמו של כרואן זה דוגמה מדהימה. אנחנו יודעים להגיד שמי שהוא ספורטאי מביא ערך מאוד גבוה גם לו וגם לחברה. אנחנו יודעים להגיד שמי שהוא ספורטאי הישג שמתחרה ומתאמן זה מקנה לו ערכים של התמדה, חריצות, משמעת והקפדה על דברים וזמנים. בסוף הם גם תלמידים הרבה יותר טובים ואזרחים הרבה יותר טובים, והערך של זה לא יסולא מפז. אנחנו באים לתוכנית הזו עם אחריות מאוד גדולה וכמו שאמר השר, אנחנו שואפים לבנות תוכנית כמה שיותר מדויקת שתיתן מענה כמה שיותר מדויק לחסמים כפי שניתחנו וראינו ולפערים שקיימים היום, כדי לתת פתרונות שיאפשרו פתרונות ברי קיימא מתמשכים ולא פתרונות נקודתיים שמתאדים ברגע שנגמרת התוכנית. כלומר, אנחנו מכוונים לכך שתהיה לזה המשכיות. אנחנו מכוונים לתוכנית ברת יישום, היעד שקיבלנו מהשר ומהמנכ"ל זה 100% מימוש, לא עוד מצגת יפה עם תוכנית של 20% מימוש אלא 100% מימוש וכך ניגשנו לדברים. בוא ניכנס לעומק. אני נכנס לעומק ואני רוצה לומר - - - יש לכם נתונים שקיימים היום, מה קורה היום בחברה הזאת? אני רק אגיד שמה שאנחנו נראה פה עכשיו זה ממש שלד, התוכנית נמצאת בשלבי אישור סופיים. היעד שלנו לאשר אותה יחד עם הרשות לפיתוח כלכלי ומשרד האוצר עד סוף פברואר, כלומר לסיים אותה בשבועיים הקרובים. כלומר, בדיון הבא אנחנו יכולים - - - כבר עם מטרות,

לוחות זמנים,

קול קורא ייצא בערך במאי, לפי מה שאני מבין. זה כמה וכמה קולות קוראים, תכף נסביר. חשוב שראש רשות ומנהל מחלקת ספורט שנמצאים על הקו או בזום יידעו מה לעשות. במרץ יהיה יום חשיפה, אנחנו נבוא להדריך ולהסביר מה בדיוק הולך להיות, מה צריך לעשות ואיך נכון להיערך.

יש גם את הנושא של עד דרגת למ"ס 4 שזה מאוד קשור לחברה, שתהיה עזרה איך ניגשים לקול קורא ואיך מבצעים את זה.

זה מאוד חשוב כי הם תקועים, הם לא יודעים מה לעשות. יש לנו פרויקטורית לטובת העניין שהתפקיד שלה הוא לעזור ולקדם את זה. אני מקווה שאין לכם פה פרויקטים עם Matching. בהכול יש את זה. גם דרגת למ"ס 1 יש Matching. המקסימום שאפשר לתמוך זה 90%. זה עלה ל-90%, אנחנו נדבר על זה. זה לא בעיה שלכם, זה בעיה שלנו. אנחנו צריכים לראות איך בסופו של דבר, ולא רק בתחום הזה, כל נושא ה-Matching ליישובים ולאוכלוסיות בהן המצב הסוציואקונומי נמוך צריך להיעלם מהעולם הזה. במדינת ישראל, במנגנון ובמערכת שיש לנו, באוצר, בממשלה ובמשרדי הממשלה יודעים למצוא את הפתרון כדי להעלים את המושג Matching. זה החסם המרכזי בכל התפתחות. אני רק אגיד דבר אחרון ברקע. האתגר המרכזי פה היה איך לייצר מענה מדויק לתוכנית של שנתיים, שזה זמן מאוד קצר לתהליך משמעותי. השקף הבא מציג את המקורות ואת החלוקה מתוך שתי ההחלטות, מה נלקח מתוכנית החומש ואיך זה מתחלק בין גליל כרמל לגולן, אני חושב שפחות חשוב לצלול לזה. אם אפשר לעבור לשקף הבא דניאל יסביר לגבי המתקנים, על המיפוי שעשינו ומה המענה שאנחנו הולכים לתת. בוקר טוב. דניאל ארץ קדושה, מנהל אגף בכיר תמיכות ומתקנים במשרד התרבות והספורט. השקף הזה מציג את המיפוי של מתקני ישראל לפי הסוגים השונים והוא נכון לנובמבר 2021, לפני חודשיים. הוא מציג את מצב מספר המתקנים המוחלט בכל הרשויות בארץ, וממנו אנחנו נצא גם לשקף הבא. רגע, תחזור בחזרה. אני לא מקבל את השקף הזה. מה מפריע? כתוב כאן 570 בריכות, 51 אצטדיונים, הלוואי והיה לנו דבר כזה, חלום רטוב של ניו יורק,

גם כשאנחנו ראינו את זה בהתחלה קפצנו, אבל אחרי בדיקה זה נכון. לא כל הבריכות הן בריכות תחרותיות. ברור, זה בריכות של בתי מלון גם. כתוב בסוגריים שזה מתייחס לכל הגדלים, זה גם בריכות לימודיות. כשנרצה פירוט, יש לנו פירוט משנה אבל לא נכנסנו אליו. זה גם בריכות לימודיות, גם בריכות של הידרותרפיה, כל סוגי הבריכות. אז צריך להבין את זה.

זה אחרי שהוצאנו את הבריכות של בתי המלון כי חלק מהרשויות הכניסו, במיוחד באילת. הנקודה מובנת. אגב, לגבי האצטדיונים האבחנה בין מגרש לאצטדיון זה תכולת מושבי הצופים. אצטדיון מוגדר אצלנו מעל 2,000 מקומות ישיבה ועד 2,000 מקומות ישיבה זה לא אצטדיון. בהרבה יישובים גם כשהאצטדיון מכיל 900 מקומות קוראים לו אצטדיון יישובי, ולכן הם כתבו אותו במיפוי ואנחנו מסננים את זה לאט לאט. חברים, הנקודה ברורה. אני חוזר להערה הנכונה של חבר הכנסת סימון. בסוף האזרח הפשוט צריך להבין את הנתונים, אז תשימו בסוגריים מה זה כולל ומה זה לא כולל,

כדי להגיע לאפשרות לעשות רצועה נפרדת לחברה הדרוזית, הצ'רקסית ושאר החברות שיש לנו החלטות ממשלה לגביהן, הכנו את הפערים שישנם במתקני הספורט והם מסומנים באדום לגבי כל אחת מהחברות, ביחס לממוצע של אותם מתקנים. לקחנו מתקנים ל-10,000 תושבים. שימו לב כמה מסומנים באדום לחברה הדרוזית, אפילו ביחס לחברה הערבית. הכל אדום. כמעט הכל. זה מקביל לשקף הקודם? כן, זה מתוך השקף הקודם. אז זה לא רלוונטי. זה רלוונטי ואני אסביר לך למה. בשקף הקודם נתנו הכל ופה עשינו מתקנים ל-10,000 תושבים, ושם כן לקחנו את גופי המשנה.

לקחנו בריכות, לא לקחנו את הכל, לקחנו רק את אלה שהן תחרותיות. אז זה לא מקביל לשקף הקודם. לגבי בריכות ואולמות זיקקנו, גם באצטדיונים זיקקנו את הנתונים. יש לי גם הערה לגבי הנתונים לגבי היחס ל-10,000 תושבים, מרבית היישובים שלנו - - - לא 10,000, עשינו את זה ל-10,000 תושבים, כלומר לקחנו בתל אביב את סך המתקנים וחילקנו כמה תושבים יש. רצינו לייצר מדד לכל 10,000 תושבים וכך הגענו לאיזשהו מדד. בכל המקומות בהם החברה הדרוזית היא פחות, נוכל באותם מקומות לתת רצועת תקציב נפרדת. יש הצדקה משפטית לסגור פערים. במקומות שהם יותר או כמו החברה הכללית אין הצדקה. הצדקה משפטית הבנתי, אני מבקש - - - לקחתם בחשבון שיש הרבה חסמים? כרגע אני מדבר רק על לעשות רצועה נפרדת,

חבר הכנסת עלי סלאלחה, ברוך הבא. ההצדקה צריכה להיות מעשית. אולי רק נגיד משהו על המתקנים. כמו שדניאל אומר, בשלב הראשון היינו צריכים למצוא את המנגנון, איך אתה מבטיח שהתקציבים שמוקצים לחברה הדרוזית, הצ'רקסית והערבית באמת יועברו לחברה, איך אפשר להבטיח את זה. הדבר הראשון היה למצוא מנגנון משפטי, ולשם כך בוצע המיפוי המדויק כדי להוכיח שיש פערים משמעותיים.

שהמשפטי יהיה מעשי. אני יודע שנעשית במשרד התרבות עבודה יפה גם בנושא הזה. לדוגמה, אנחנו עוד נגיע לבית המורשת הצ'רקסי בו הבעיה נפתרה או בדרך לפתרון עם ראש המועצה, זה הישג טוב. הפתרון שם משפטי, מה שנקרא. בוא נמשיך. הדבר הזה רק עזר לנו, וזה בקשר להערה שקיבלנו פה, כדי לעשות את המימוש של התקציב לחברה הדרוזית ולחברה הערבית, כדי שנוכל לשים אותו במבחני התמיכה בסעיף נפרד ולא בתוך הסכום הכולל. נוכל לסמן אותו. זה יקל על הרשויות? מאוד, אנחנו נדע בדיוק כמה הסכום שמוקצה להם לכל שנה. לחברה הדרוזית תוכנית החומש היא לחמש שנים אבל התקציב שלה הוא 10% מתוך 540,000,000. לא, הם לא לחמש שנים. רגע, אני אסביר. תוכנית החומש היא לחמש שנים, התוכנית לחברה הדרוזית היא לשנתיים. לכן אמרתי שעשרה אחוזים מ-540,000,000 ₪ זה 54,000,000 ₪, ויש תוספת של מיליון כך שזה 55,000,000 ₪. הסכום הזה מחולק לשנתיים, 27,500,000 ₪ לכל שנה. זה סוגי המתקנים בהם גילינו פערים לאותן שנתיים ותכף נראה שיש מתקנים משלימים. כמעט 1,750,000 הולך לשיפוצים,

צורך ספורטיבי, חווית צפייה, כל מה שקשור לאותן קבוצות בחברה הדרוזית. צריך לתת שיפוץ לאותם מגרשים קיימים. זה אחרי עבודת שטח? כן, יש לנו אדם שמגיע מהחברה הדרוזית ואנחנו מתואמים יחד אתו. מי זה? אמין סלאח, מפקח מהחברה הדרוזית. ברשותך, אני אומר לראשי הרשויות שזה בסדר שאתם שולחים לנו הודעות, אתם מייד תעלו לזום. נסיים עם ההצגה של משרד התרבות ולאחר מכן נעשה ראש מועצה ואיש מקצוע. עד איזו שעה הדיון פה? עד 10:30. אז אני הולך לחינוך וחוזר. מצוין. יהיו שאלות אליכם אז תרוצו בבקשה כדי שנוכל לפתוח לשאלות. אני אעשה את זה במהירות. אנחנו בשדרוג מגרשי כדורגל, הדגש שלנו הוא לתאורה, קודם כל. אנחנו רוצים שכל מגרשי הספורט ובמיוחד כדורגל יהיו מוארים באור תקני. אולמות ספורט גדולים ובינוניים, גם כן 18,500,000 ₪. מתקנים קהילתיים, הגענו ל-27,500,000 ₪ לשנת 2022. ל-2023 אנחנו עדיין ממשיכים בתוספת גדולה מאוד פי ארבע של שדרוגים ושיפוצים. הצטיידות חצי מיליון לכל מיני דברים שצריך בתוך מתקני הספורט, הדברים הגדולים. אצטדיונים קטנים ובינוניים, או שיפוץ מגרש קיים או הקמה של מגרש אחד או שניים, להגדיל אותם למגרש מרכזי. מתקני ספורט קהילתיים, כבר הגענו ל-8,750,000 ₪,

27,500,000 ₪, הגענו ל-55,000,000 ₪ בשנתיים. עוד משפט אחד ואני מסיים. זיהינו שתי בעיות בחברה הדרוזית והצ'רקסית. הבעיה הראשונה זה בנושא מימוש ההרשאות, אבל עוד קודם זה להגיש בקשה עם כל מה שצריך כולל הקצאת קרקע, ולכן אנחנו עובדים יחד עם משרדי ממשלה נוספים. אנחנו הולכים ללוות את הרשויות להגיש את הבקשות, לסייע להן גם מול רמ"י ובסוף אחרי שיקבלו את ההרשאה, ללוות אותן עד גזירת הסרט. זה יהיה אחרי שתיגמר הממשלה הזו, אני מבין. זה לא שייך לסוג ממשלה, זו תוכנית מתקנים שהיא על פי חוק. חברים, 74 שנים הדרוזים לא קיבלו כלום. אני לא רוצה לחכות אפילו שנה אחת. הבן שלי והנכד שלי צריכים לקבל בדיוק מה שמקבל כל אחד ואחת במדינת ישראל. צריך לסגור את הדברים האלה כמה שיותר מהר, זה מה שאני מבין. אני לא יכול לסבול ש-74 שנים אנחנו סובלים וסותמים את הפה, נוהרים יחד איתכם ואתם לא מתייחסים אלינו. חברים, אי אפשר ככה. לבית ג'אן אין מגרש כדורגל, יש שם 5,000 ילדים. כשהקמתי את קבוצת הכדורגל הראשונה בכפר ב-1979 שיחקתי בנחף. אני משרת בצבא, אחים לנשק, ברית חיים, ברית דמים, ופתאום אני מאחור, למה? לא למגיע לנו? אי אפשר ככה. צריך להבין ולהפנים שהסבלנות שלנו קצה, נגמר.

כבוד חבר הכנסת, אנחנו יכולים להבטיח שאנחנו מחויבים. חובה צריך לקיים ולהוציא את זה לפועל. אנחנו מנהלים את הדיון, יש נהלים בניהול הדיון. אני רוצה להודות לחבר הכנסת עלי סלאלחה שמדבר מכאב ומחוסר, יש פה פערים. נכון שאנחנו רוצים להתמקד בדיון כרגע בספורט, אבל הפערים קיימים בכל התחומים. לא יכול להיות שמגרש כדורגל לוקח עשר שנים לבנות. אם יקום בכלל. על כן חבר הכנסת עלי סלאלחה, זו מטרת הדיונים. הם צריכים לשמוע אותנו מהשכל ומהלב. תודה רבה. סגרנו את החנפנות. חבר הכנסת עלי סלאלחה, הנוהל אומר שאתה וחברי כנסת יכולים תמיד להתערב ולדבר, זו פריבילגיה שאין אותה לאחרים. בואו ניכנס לסדר הדיון והדוברים. לפני זה, אם כבר אנחנו עוסקים בברכות, היו לנו עוד הישגים. גם בעבר בוועדה לפניות הציבור כיבדנו בנות והישגים בכל התחומים, אז יש לנו גם את זוכה מדליית הזהב באירופה וגם את זוכה מדליית הארד. לשניהם מגיע שאפו גדול, כל הכבוד ותמשיכו. כל אחד מבני העדה, כל בני הצפון, כל בני ישאל, כל אדם ממדינת ישראל שמגיע להישג זו גאווה אחת גדולה בשבילנו. בירכנו את כרואן לפני שאתה הגעת על ההישג שלה ואנחנו מתקדמים. אתם סיימתם? זה היה לגבי המתקנים, נוכל לדבר גם על הפעילות בקצרה. אז בואו נשמע. אני אדבר בקצרה עם הפעילות. תעשה את זה קצר. אחרי זה ג'בר חמוד, אני אומר את זה כדי שיהיו מוכנים בזום. לאחר מכן ראש מועצת פקיעין. מבחינת הפעילות בתחום הספורט, המוכוונות שלנו היא לתקן פער מאוד גדול. היום בחברה הערבית בכלל רק 4% מסך החברה הערבית מתאמנים בענפי ספורט אישיים. רוב החברה הערבית הם בכדורגל, ובענפי הספורט האישיים רק 4% מתוך סך הספורטאים במדינת ישראל. זה פער מאוד גדול. בכל תולדות המשלחות לאולימפיאדה עד היום היו שני ספורטאים מהחברה הערבית בסך הכל. בגלל זה גם הסיפור של כרואן וההישג שלה הוא נדיר. מבחינתנו היעד המרכזי בתוכנית הזו היא לשפר ולשים טיפול ממוקד בשיפור וקידום ספורטאים בענפים האישיים. זה אומר להקים קבוצות ספורט, לממן את החסם שדיברתם עליו, לא צריך לחכות שנתיים עד שאתה עומד בכללים ונתמך, אלא לממן את זה מהיום הראשון ולעזור להגיע למקום שאתם נתמכים כקבוצות, להקים אקדמיות, להקים מועדונים בית ספריים, ממש לפתח את כל התשתית שמביאה משלב אפס ומפתחת ענפים אישיים עד לשלב ההישגי, כולל אקדמיות ומלגות לספורטאים מצטיינים. אם אני ספורטאי מצטיין מעין קניה או ממג'דל שמס ויש אקדמיה שהיא רחוקה שגורמת לחסם נסיעות, אנחנו נממן נסיעות. זה ממש על רגל אחת ארבעת הפרקים של סל הספורט, קרן מלגות, יוזמות ספורט ייחודיות ואקדמיה לספורט. אנחנו נשמח להרחיב על זה גם עם ראשי הרשויות ועם הוועדה בשלב מתקדם יותר. יש לוח זמנים?

מבחינתנו נאשר את זה בשבועיים הקרובים ואז תוכנית מימוש. תהיו מוכנים גם להרבה שאלות של ראשי הרשויות ושל החברים כאן. יש את השקף של התרבות, פה הסוגייה היא איך נותנים מענה מדויק. אחד הפערים הוא עוגני תרבות, כלומר 95% מתקציב התרבות שלנו כמשרד, אנחנו בעצם תומכים במוסדות תרבות נתמכים, תיאטרון רפרטוארי, הרכבי מחול וכדומה. כדי להגיע להיות מוסד תרבות נתמך אתה צריך שיהיה לך מבנה ואתה צריך להוכיח כך וכך שנים של פעולות ועמידה בסטנדרטים, וזה הרבה מאוד כסף. המטרה פה היא להקים ברכש שני עוגני תרבות. ההמלצה המקצועית היא להקים לפחות שתי גלריות, כי אומרים שיש בשלב הראשון הרבה מאוד אומנים פלסטיים מהחברה הדרוזית. יש לנו יעד נוסף להקים בית ליצירה מוזיקלית לחברה הדרוזית, שזה מתקציב אחר שלא מופיע פה, אבל תקציב תוספתי בשיתוף פריפריה, נגב וגליל. הנושא של פערים במבנים מאוד קשה, יש פער של מבני ציבור. אנחנו מזהים שיש הזדמנות ויש הרבה מאוד מבנים שהם מבנים לשימור, שהם נבנו אחרי 1700 - - - אין בעיה אצל הדרוזים, יש הרבה אולמות ריקים שאפשר להשתמש בהם, לשלם לבעליהם קצת כסף והם ייתנו את זה לספורט ולתרבות. עכשיו אני מסדר לך בכל כפר וכפר מקום רחב ידיים, 700-1000 מטרים, היו מתפרות ונסגרו. צריך התחלה ותאריך סיום. חבר הכנסת עלי, אתה צודק בגישה. סיימת? אני רוצה לסכם את הנקודה הזאת. כן. מפה אנחנו מבינים, ואני אומר את זה גם לכל משתתף בדיון, מה שהוצג כרגע זה משהו כללי וריכוזי, אין פה ירידה לפרטים, בטח לא ליישובים, ויש דרישות ליישובים. כמו שנאמר כאן, המצב רע מאוד, הפערים קיימים וטוב שהוועדה הזאת תשים את הדברים על השולחן בדיונים ההמשכיים ולפתור בעיות שצצות, ויש הרבה בעיות. לא סתם קבענו ישיבה על נושא תרבות וספורט, מה שקורה בשטח כואב לכל ראשי הרשויות. אני מבקש מראש מועצת סאג'ור, ג'בר חמוד יושב ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, אחרי זה עלם, אחריו חבר הכנסת פטין ולאחר מכן ואיל. בבקשה. בוקר טוב. בוקר טוב, מה נשמע? אני ראש רשות כבר 13 שנים. ברשותכם, אני רוצה להיות קצר ולהתייחס למה שצוין פה.

אני מברך כפי שאני אומר בכל מקום ובכל הזדמנות על הכוונות והרצון, אבל כמו שאמר חבר הכנסת עלי, עם הכוונות אי אפשר להתקדם לשום מקום. תחום מקום זה תחום שלא קיים. הוא קיים ביוזמות אישיות והצלחות אישיות כאלה ואחרות, אבל הוא לא קיים. יש פה צורך לטיפול שורשי ולא תבחינים או כללים שקיימים בכלל במדינה. אני רק אומר דבר אחד, אדוני היושב ראש, אני מבקש ומצפה, ואני חושב שזו בקשה הוגנת, שכל הישיבות שמתקיימות, אם יש מקום לקבל פרוטוקולים של הסיכומים ושל הישיבות עצמן, על מנת שנוכל לעקוב בהמשך אחרי כל הדברים. הדרישה מוצדקת, אתה תקבל את הפרוטוקולים. מנהל הוועדה ישלח את הפרוטוקולים לכולם. אני אציין את התמונה הכוללת, מה קורה היום בתחום הספורט ובתחום התרבות בכלל היישובים הדרוזים.

בהחלטה יש בסך הכל 16 יישובים דרוזים ואני אומר על התבחינים שדיברו על המיפוי, מעל 10,000 תושבים, צריך לזכור שרובם המכריע של היישובים הדרוזיים הם מתחת ל-10,000 תושבים. אם אנחנו נמשיך ללכת לפי הכללים מעל 10,000 תושבים, אנחנו בבעיה קשה. יש פתיח להחלטה ואי אפשר להתעלם ממנו, הוא מגדיר מה היעדים שההחלטה צריכה לטפל בהם, שוויון הזדמנויות, שיפוץ, קירוי, צמצום פערים, והיא לא באה במקום תקציבים או במקום תוכניות שהמדינה עושה, אלא באה לקחת את המצב הקיים ולמנף אותו בתחומי תרבות וספורט כדי שאולי מתישהו נגיע למצב טוב. המצב היום הוא גרוע ביותר. כמו שאמר חבר הכנסת עלי סלאלחה, הנוער הדרוזי משחק ביישובים הסמוכים, למה? לחלק מהיישובים יש מגרשים, אבל המגרש לא מאושר כי צריך גידור, צריך שערים ואין לנו תקציב לבצע. אם מחר ייצא קול קורא לתמיכה במגרש מאושר, תצפו שאף יישוב דרוזי לא יקבל או שמעטים היישובים הדרוזים שכן יקבלו. לגבי ה-Matching, צריך לזכור שאנחנו חיים במדינת ישראל, ומה לעשות, משרד הפנים חייב אותנו לאשר תקציבים עבור שנת 2022. בתקציב 2022 כל הרשויות כבר אישרו, ולא לקחו בחשבון כי לא ידעו, אין לנו מגלי עתידות. לא ידענו שב-2022 נצטרך להוסיף לתקציב עוד 400,000-500,000 ₪.

תבינו את הממדים, זה מהווה אחוז נכבד מהתקציב. התקציבים כבר אושרו, אז זה הולך להיות חסם קשה כדי למצוא מקורות ל-Matching כשאין לנו, ההכנסות שלנו הן מהנמוכות במדינה. זו בעיה צפויה בכל ההתרחשות הזו. התייחסתם ל-10,000 תושבים, אמרתי שרוב היישובים הדרוזים הם מתחת ל-10,000 תושבים. יש לנו חמישה יישובים שהם מעל 10,000, אבל רוב היישובים הם מתחת למספר הזה. צריך לזכור שאנחנו נמצאים בפריפריה, אין תחבורה ציבורית, אז מי שיש לו יש לו ומי שאין לו לא יהיה לו לעולם. אוקי. אני חושב שצריך לקחת בחשבון את כל נושא זמינות הביצוע. אני מברך על הכוונות ועל הרצון של משרד התרבות והספורט, ושמעתי גם את השר, יש להם כוונה והשר נתן יעד של 100% מימוש. השאלה היא איך מממשים את זה כך שהרוב המכריע של העדה ייהנה והתהליך יונע. יש לנו בעיה במעט מתקנים שקיימים היום, בעיה קשה בנושא שיפוצים. שמחתי שהתייחסו לזה בדגש על קירוי. כמו שאמר חבר הכנסת דוידסון, אני רואה את המורה לספורט ואת הילדים בקיץ במגרש בחוץ, בלי קירוי, זה קריטי לתת תנאים בסיסיים לכל המתקנים הקיימים כדי שההליך ילך וייבנה. תתכנס לסיכום בבקשה. אני לא צריך לשבת שעתיים בדיון ולא לגעת בדברים הכי חשובים. אני איתך, אבל צריך להתכנס לסיכום. אם אתה רוצה שאני אשתוק אני אשתוק. אנחנו רוצים לתת גם לאחרים. בסדר. לגבי בינוי, צריך לזכור שההחלטה הזאת היא לשנתיים, 2022 ו-2023. אני חושב שהרשות יחד עם משרד האוצר ומשרד התרבות והספורט צריכים לתת את תקציב הבינוי רב שנתי. מה קורה היום? אם תיתן לי עכשיו הרשאה לחצי מבנה ואת החצי השני תיתן לי ב-2023, אני לא יכול לצאת למכרז. במצב הזה אנחנו נראה את התוצאה ב-2025. זו סוגייה שצריך לתת עליה את הדעת. לגבי משרד התרבות, אני באופן אישי נגד החלטה כזו של לתת לדברים קיימים ועמותות כאלה ואחרות, לכל יישוב יש את הצרכים שלו ואת החליפה היישובית שלו, ומן הצדק לשתף פעולה עם הרשויות ועם הנהלת הרשות כדי לתת חליפה יישובית. אם כסף ילך לכל מיני מגזרים או לכל מיני דברים ריכוזיים, אנחנו לא נראה מזה כלום וחבל שכך. דבר אחרון, יש לנו גוף שמייצג אותנו שהוא הרשות לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים, אני חושב שהם מכירים את הצריכים שלנו. כרגע אתם הצגתם את אבני הדרך בגדול, אבל זה לא תורה מסיני ויש מקום לשבת עם הרשות כדי לשמוע אותה בפירוט על מנת לתת מענה פר יישוב ופר החוסרים של אותו יישוב.

תודה רבה, אמרת דברים נכונים. הכל יירשם וגם יהיו תשובות לנושא הזה.

דברים מאוד חשובים, בעיקר לגבי תקציב הבינוי והדברים האחרים. ויסאם נאבואני, אחרי זה עלם ולאחר מכן ואיל. יש שני נושאים שאני רוצה לדבר עליהם. בעניין התרבות, יש לנו בכפר הרבה מאוד עמותות שמבקשות תקציבים. אני מבסוט שענף התרבות מאשר להן תקציבים, אבל לצערי הרב זה בא על חשבון המועצות. הם מקבלים תקציבים מאוד נכבדים ויפים ואני מאוד מרוצה מזה, אני רוצה שימשיכו לתקצב אותם ולתת להם כסף טוב על מנת שהם יתייעלו וישרתו את הציבור. בין זה לבין לקזז למועצה מהתקציב שלה את התקציב שמגיע לאותן עמותות, יש מרחק או פער מאד גדול. אני מאוד מצר על זה, זה מנוהל באופן לא תקין. מה שמגיע למועצה צריך להיות צבוע אך ורק בשביל המועצה. מה שהם מתקצבים למען אותן עמותות, עמותת סיראז' למשל שאני מאוד אוהב ורוצה שהם יקבלו עוד ועוד, מכיוון שהם ברמה בינלאומית. איפה שהם נמצאים הם עושים עבודה מצוינת ויפה. אני רוצה את התערבותך בנושא הזה, חבר הכנסת מופיד מרעי. הנושא השני, אני רוצה לפנות למר דניאל ארץ קדושה. לפני כחודש או שנתיים פרסמו קול קורא ואני המתנתי לו בקוצר רוח. זה היה בנושא גידור, קירוי, תאורה ושדרוג מגרשי כדורגל. להבדיל מרשויות אחרות כמו בית ג'אן, יש לי מגרש יפה שאני באופן אישי מטפל בו ממש כמו שאני מטפל בילדים שלי. זו ממש הבובה שלי, אם יש לי רוגע נפשי זה בגלל שיש לי מגרש כזה. הוא הפנינה שבכתר, הוא היהלום של הכפר. לא בגלל שהיה לי זמן פנוי, הגשתי קול קורא והמתנתי על מנת לתקצב את אותו קול קורא בקוצר רוח. אני נפסלתי משום מה, מכיוון שאולי אני בחור לא יפה, אולי מישהו יותר ממני,

נדחיתי לצערי הרב. ערערתי על הבקשה ונדחיתי שוב מסיבות שונות ומשונות שאני לא מקבל. אדון דניאל ארץ קדושה, הוא לפני כן דיבר והתרברב שהוא מתקצב אבל הוא לא מתקצב אף אחד. הוא ממש עשק אותי וקיפח את תושבי ראמה באופן בוטה ביותר. הוא חייב לתקצב את אותו מגרש מכיוון שהוא בכלל לא יודע איפה זה כפר ראמה, לצערי הרב. הוא סתם דחה את הבקשות שלו בכל בדיקה, הוא לא עיין בטפסים שהגשתי. אני באתי על מנת לבצע את הדרישות שלי והמתנתי לזה בקוצר רוח, אבל לצערי הרב הוא דחה אותי. הנושא הזה ייבדק. הוא העדיף מקומות אחרים עליי. תודה רבה שאוקי, הנושא הזה ייבדק. האמירות האישיות נגד דניאל, בעיניי הן מאוד לא נוחות. זה לא לגופו של איש, הוא מעלה בעיה, במקרה הזה זה בחצר שלך. הוא פנה אליי וביקש שאני אטפל בזה באופן אישי, אז אני ואתה מחויבים לתפקידים שלנו. אנחנו נעבור לראש מועצת ג'וליס ויסאם נאבואני,

לאחר מכן החברים שנמצאים פה יקבלו את זכות הדיבור. אני מברך על המפגש הזה, תודה לך ידידי מופיד על הוועדות שאתה מקיים. תודה גם ליתר חברי הכנסת שנמצאים כאן. אני רוצה להגיד ש - - עושים עבודה טובה ברשויות המקומיות, ואני חושב שהם מעורבים טוב בתוך הרשויות. אני היום רואה את השקופיות האלה במצגת ואני אומר לכם שהתחושה היא אופטימית. אני חושב שאם נעשה קצת שדרוגים ודברים נוספים, עם אבני דרך ועוגנים נכונים, אפשר ליישם את התקציב הזה ולנצל אותו. מה שמפריע לי כאן זה שני דברים. אחד, שמעתי שהתוכנית הוכנה על בסיס מגעים וממשק עבודה עם אמין ועם קבלן, שזה בסדר גמור. יחד עם זאת, כמו שאמרו כאן חבריי, יש צרכים מקומיים, לכל יישוב יש צרכים מקומיים מבחינת ספורט, יש כאלה זמינים יותר, יש זמינים פחות, יש כאלה שצריך לשדרג להם מגרשים, יש כאלה שחסר להם תקציבים לפרויקטים שכרגע מתבצעים בתחום הספורט ונתקעו בגלל שאין תקציב להשלים אותם. יש לנו פה מגוון בעיות של כל יישוב ויישוב. השאלה שלי, מופיד, היא עם מי אני צריך היום להכין את התוכנית היישובית שלי? יש לי תוכנית מוכנה מבחינת הספורט שמתייחסת גם למתקנים, גם לשדרוגים, גם לשיפוץ מתקנים קיימים, גם לפעילויות ספורט וגם לפעילויות תרבות יישובית, עם תקציבים, אומדנים וכל מה שיש שם. לא היה לך מגע תכנוני עם משרד התרבות והספורט? לגבי משרד התרבות והספורט, אני רואה שיש עבודה על הנושא הזה, אבל יחד עם זאת אף אחד לא ישב איתי ואמר לי תקשיב, יש תוכנית 2022-2023, בוא נראה מה הצרכים של היישוב שלך ונראה מה אנחנו מקדמים ולא מקדמים. הצרכים שלי שונים מהצרכים של ראדי שאין לו מגרש בכלל, יש לו בעיה הרבה יותר קשה. לי יש מגרש, יש לי קול קורא שקיבלתי ממשרד התרבות והספורט בשנה שעברה, התחלתי לבצע אותו אבל נעצרתי כי אין לי כסף להשלים אותו. הנקודה ברורה, אני קוטע אותך אבל אתה לא מסיים. אני תמיד אומר שכדי לעשות שינוי צריך לעשות אותו עם בעלי העניין, שם נמצאת החוכמה והניסיון. חברים, אני אומר את זה למשרד התרבות והספורט, אמרתם שעוד כשלושה שבועות תהיה תוכנית. אנא מכם, בבקשה תשבו מול ראשי הרשויות, תמפו את הצרכים עם האנשים שאצלם נמצאת החוכמה והניסיון כדי שתגיעו לדיון הבא עם מיפוי מלא. שאלה אחרונה. אני היום רוצה להציג את התוכנית הזאת למשרד ואני רוצה לדבר עם המשרד, לבוא ולהתחיל לממש אותה או לפחות חלק ממנה, לדעת מה הצרכים ומה החוסרים. איך אנחנו עושים את זה כראשי רשויות? יש ממונה מטעמם? בהחלטה עצמה יש וועדה מקצועית, יש כל מיני מנגנונים שנכנסו לתוך הוועדה עם תוכנית עבודה, אבני דרך, מדדים וביצוע. השאלה שלי היא אם אני רוצה לבוא להציג תוכנית ולהראות את הצרכים שלי, לחשוב יחד איך מממשים אותה גם תקציבית, גם להסיר חסמים וגם לבדוק פעילויות נוספות. יש לי פעילות ספורטיבית ביישוב שהיא שונה, אני רוצה תחומי ספורט מסוימים ביישוב שלי. הנקודה ברורה. יש לנו מפקח שנמצא. מפקח זה בסדר גמור, אני סומך על אמין. אני רוצה מישהו שיודע לקבל החלטות, יודע להקצות תקציבים ויודע לעשות מימוש להחלטה, כמו שכולנו אמרנו. אדוני ראש המועצה, אתה צודק. הדברים נשארו אותו דבר. אתם צריכים להגיע אליהם ולשאול מה יש לכם, איך אנחנו יכולים לעזור לכם. הנקודה ברורה וקיבלה גם חיזוק מחבר הכנסת עלי. יש מנגנון תכנוני ויש את הרשות לפיתוח הגליל, יחד עם פקחים ואנשי המקצוע של המשרד. חברים, תרדו לשטח, תחברו לראשי הרשויות ומשם תתקדמו להכנת תוכנית. כמי שבא מהשלטון המקומי ומלא מעט מערכות ארגוניות, ברגע שאתם עושים את זה מול השטח עם הפקחים שלכם והמפקחים שלכם, אתם תגיעו לתוכנית ישימה הלכה למעשה. ראש המועצה,

תודה רבה ובהצלחה לכולנו. אני רואה שמשרד התרבות והספורט עושה עבודה יפה אז תודה רבה.

תודה רבה. חבר הכנסת פטין מולא, אני מבקש קצר ולעניין כדי שנוכל לתת לאנשים שהגיעו לכאן לדבר. אל תגיד לי קצר, אני שומע מהבוקר תוכניות. בוקר טוב לכולם, אני מברך אותך שוב. אני שמעתי והקשבתי לחלק גדול מהחברים שלי ראשי הרשויות וגם חברי עלי שדיבר על זה. שמעתי גם את השר שרוצה לקדם.

אני רוצה לברך את - - תושב ירכא על ההישג שלו, וגם לברך את כרואן חלבי ששברה שיא. אני אתן לך דוגמה קטנה, אני עשיתי אתמול בלילה בדיקה על הכדורגל. רק בנושא הזה של הכדורגל, יש שתי קבוצות כדורגל בליגה ב', יש שני מגרשי כדורגל שהם לא אצטדיון. יש קבוצת כדורגל אחת ברמת הגולן של ארבעת הכפרים. יש לנו גם קבוצות בליגה ג'. בכל הכפרים אין מגרש כדורגל מאושר אחד חוץ מירכא, ישנו אצטדיון שאינו מאושר כי אין שם קבוצת כדורגל. הושקעו המון כספים בזה, זה בושה למדינת ישראל, 70 שנים אין לנו אצטדיון כדורגל אחד, אין לנו קבוצת כדורגל. אני מדבר רק על כדורגל, אני לא מזכיר את שאר הענפים. אין לנו קבוצת כדורגל אחת בליגה מתקדמת. אתם מדברים על תוכניות, אני יודע שויסאם נאבואני ראש מועצת ג'וליס בזמנו פנה למירי רגב שהייתה שרת התרבות והספורט, הוא הציג תוכנית מאוד יפה לפני שנתיים. מדוע זה תקוע? בג'וליס היה בית ספר לכדורגל לתפארת מדינת ישראל. אתה צריך לראות איך הילדים שם משחקים ולאן אפשר להגיע איתם. אני קורא פה לחבריי, גם אני שותף לעשייה שלכם, נפעל להביא את התקציבים. המינהלת צריכה להתעורר, אם האשם שומע אותנו, אתם לא צריכים רק לבקש מהמועצות להגיש, תפקידם גם להגיש תוכניות, לבוא ולהציג את זה לרשויות או לקחת מהרשויות ולהניע את זה. יש שם עובדים שיכולים להניע כל מיני דברים בחברה הדרוזית. הגיע הזמן בתקציב החומש, אבל אין לנו חומש ואני לא אחזור על הסוגייה הזו. צריך להגדיל את תקציב הספורט פי שלוש ולפתח את כל ענפי הספורט בעדה הדרוזית. אם אתה הולך לכיוון הספורט ומביא את הילדים לספורט, אתה מונע מהם לגלוש לעבריינות ומעביר אותם למסלול מאוד חיובי. אני מאחל לך ולכולם הצלחה ועשייה טובה. סליחה שלא יכולתי להגיע מוקדם, אני בדרך לכנסת. תודה רבה על הדברים החשובים והענייניים. כולנו ביחד, התפקיד שלנו הוא לקדם את זה. נעבור לעלם, ואיל וחלבי.

בוקר טוב, אני עלם איבראהים, מנהל תחום חברה ערבית מרכזי הטניס בישראל. בכובע השני שלי אני מנהלת את מרכז הטניס גליל סאג'ור. מרכז הטניס גליל סאג'ור נבנה ב-2009. נלקחה החלטה בפרוטוקול של 29 לינואר 2007 לבנות פרויקטים בעדה הדרוזית, לפתח ולשקם אותם. החליטו על חמש החלטות, בית המורשת, יד לבנים שהיה, בית ספר עתידים בירכא, בית הלוחם הדרוזי ומרכז הטניס. משום מה, מרכז הטניס נפל בין הכיסאות, לא הוכר כתקנה או כפרויקט עדתי. הוא מסתמך על תקציבים שמגייס מרכז הטניס בלי שום קשר לכנסת, לממשלה או למשרדי הממשלה. בסופו של דבר, ב-8 לפברואר 2022, אדוני יושב הראש הציג והעלה בוועדת התרבות והספורט את הסוגייה של מרכז הטניס. מרכז הטניס נותן מענה לא רק לדרוזים, הוא נותן מענה בבקעת בית הקדם כמעט ל-250,000 תושבים. מרכז הטניס בגליל בחמש השנים האחרונות עשה שש תחרויות בינלאומיות. אם אנחנו מדברים על ספורט יחידני, זה המקום. לפני חודשיים נפסלנו בקול קורא כי רצו לקבל את אישור הוועדה שהתקיימה ברשות המקומית ב-2002, האם קיבלנו את האדמה מן המניין. יש שם כמעט עשר דונם וזה מתנהל בצורה מאוד יפה. היינו לפני שבועיים עם חבר הכנסת סימון דוידסון והוא גם אמור לבקר אצלנו, אבל אני יכול לדבר על מרכז הטניס גליל. אדוני יושב הראש, אנחנו נותנים מענה לילדים עם צרכים מיוחדים, עם תוכניות, עם נערות בסיכון, שיתוף פעולה עם מרכז המעשה, בתים חמים. אני מממן את ההסעות, הכל ביכולות אישיות ולא בדחף של אף אחד. אני אומר לך, אני בתור צעיר שיחקתי כדורגל ברחוב, בתור צעיר לאבא שלי הייתה יכולת לשלוח אותי לשחק במכבי כרמיאל בליגה ארצית. התגייסתי לגולני,

לא המשכתי כספורטאי מצטיין. אם אני מסתכל אחורה - - - אבל היית גולנצ'יק מצטיין. תודה. אם אני מסתכל אחורה אני מסכים עם כל מה שאומר יושב ראש הפורום ג'בר חמוד, כל הקשיים, הקולות הקוראים והמיפוי, אני שמתי פתק לחבר הכנסת האם 350 מגרשי הטניס שרשמת פה הם נכללים ב-200 של מרכז הטניס?

אז יש לך 550. בפתיחה של היכל התרבות ברהט יושב ראש מפעל הפיס אומר שיש 20,000,000 ₪ לא מנוצלים בתחום הספורט. 200,000,000 ₪. 200,000,000 ₪? תן לי מיליון, אני אנצל אותו. בסופו של דבר, המיפוי שנעשה בחברה הדרוזית, ואני שמח שאומרים חברה ולא מגזר, הוא לוקה בחסר. זה עניין של הרגל. אני רואה הערה קטנונית, התקציב כולל תאורה במגרשי הכדורגל. הרי הרשויות המקומיות קיבלו תקציב על אנרגיה סולארית, על אנרגיה ירוקה. הם קיבלו תקציבים להחליף את התאורה. למה אתם מכניסים תאורה? בסופו של דבר אני נמצא פה - - - תעביר את המסר. אדוני היושב ראש, אני חושב שהגיע הזמן להכיר במרכז הטניס כתקנה וזה יהיה כלל ארצי. המרכז הזה תומך בנו כבר כמעט 15 שנים, כבר 15 שנים מרכז הטניס תומך בחברה הדרוזית ולא ראיתי שאף אחד הרים כפפה ואמר לפחות תודה רבה. לסיכום, לפני שבועיים נפתחה תוכנית הד סטארט באימוץ של אנדי רם. האדם הזה הקים את התוכנית הזאת בשביל לחזק את המנטליות של הילדים הערביים, בדגש על הדרוזים, כי מנטלית אנחנו שבורים. מעבר לזה, כמנהל שעובד בצורה אסרטיבית כדי להביא תוצאת לחברה שלי, אני יכול להגיד לך שאני נתקע לא מעט. אני אתן לך דוגמה אחרונה ובזה אני אסכם. כמנהל חברה ערבית ברמה הארצית, אני מגיע לטייבה לפתח שם מרכז טניס, יש לו קול קורא, יש לו היתר והכל, אבל הקול הקורא פג תוקף כי לא עמדו בזמן. קורא לנו הרבה. תודה רבה עלם. אני מלווה את עלם גם בתור ראש ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות עם הפרויקט שלו, ניסינו לקדם את זה בגליל. אמרתי לו דבר אחד, שים לעצמך יעד. אנחנו פתחנו את הדיון הזה עם אצנית ששברה שיא, שישים לעצמו יעד שאנחנו רוצים שחקן או שחקנית טניס ברמה הלאומית שתייצג את מדינת ישראל בכבוד בכל מקום בעולם. נקווה שתגיעו לזה. ואיל יושב כבר שעה וחצי בשקט. אני מרגיש שאני צריך להגיד שלוחות הזמנים קצרים. ראשי הרשויות נמצאים, בואו נקצר כדי לתת לכולם זמן ולהתכנס לסיכום. ואיל, בבקשה. בוקר טוב לכולם. חבר הכנסת סימון דיבר לעניין בעניין תחום הספורט כי הוא בא מהתחום. אני מרגיש שיושב כאן צוות מקצועי וגם ממול מינהל הספורט. תודה לדניאל וחן שהגעתם ושאתם נותנים מזמנכם. אדוני היושב ראש, תרשה לי קודם לברך את יקירתנו כרואן חלבי על הזכייה שלה. אני אשאל את שאלת המיליון, איפה אותה ספורטאית התאמנה? על זה נענה אחר כך. במגרשים של מרכז הארץ. אדוני היושב ראש, אני בא לכאן בכמה כובעים, כובע ספורטאי, ואתה יכול להוסיף אותי גם לאלופים שזכו באליפות ישראל ואליפות אירופה. השתתפתי גם באליפות העולם וזכיתי במקום הרביעי באומנויות לחימה. אני גם יושב ראש וועדת הספורט באשכול הגליל המזרחי וסגן יושב ראש וועדת ספורט במרכז השלטון המקומי. לאחרונה זומנתי על ידי הוועד האולימפי מטעם יושבת ראש הוועד האולימפי, יעל ארד, במטרה לקדם את הספורט במגזר ובחברה הדרוזית במיוחד. אני מצפה ומקווה שנגיע ליעד. אם תרצו, אין זו אגדה. אני רוצה להתחיל עם ראשי הרשויות, חבריי ועמיתיי, מכאן מתחיל כל עניין קידום הספורט. כל אחד שאומר שאין תקציב, אני אומר שכל אחד שירצה להוכיח ולתת תמיכה לרשות, אני מקבל ממינהל הספורט וממשרד הספורט את התקציבים לא בגלל שאני יפה, כי אני רץ, כי אני דואג ואכפת לי. לא סתם אני מקבל ממשרדי הממשלה בית ספר או בינוי שני בתי ספר - - - אני לא מקבל את זה. תן לו לסיים את הדברים שלו, הוא לא הפריע לך. אני אומר את דבריי כי ניסיתי את זה על בשרי. הגעתי למשרדי הממשלה, דפקתי על השולחן, עמדתי על בקשתי ודרישתי. החוסר שיש לי ביישוב, וכן קיבלתי, אבל עדיין לא באותה רמה שאנחנו צריכים. היום קיבלתי קול קורא של שדרוג מגרש כדורגל. יש לנו חסם, קיבלתי 5,000,000 ₪ לשדרוג מגרש כדורגל בעין קניה בצפון, בפריפריה של הפריפריה. קיבלתי 5,000,000 ₪ בגלל שהגעתי למשרד התרבות והספורט לכל ישיבה, הייתי מגיעה גם לכנסים של מנהלי מחלקות ספורט. בזמנו הגענו כשדניאל עמד בווינגייט עם מנהלי מחלקות הספורט ונאם שם. דרשתי הרבה דברים, זה דבר משותף בינינו, אדוני היושב ראש, הוא היה העוזר שלך והיום הוא המנכ"ל שלי במועצה.

הוא לא האמין שאני אקבל. כשהגשנו את הקול הקורא לאולם הספורט בעין קניה, ביקשתי 500 מושבים לאולם הספורט מכיוון שיש לנו חסם, יש לנו 2,400 תושבים. 499 מושבים. האולם 499, כן. אמין סלאח לא האמין שאני אשיג את זה. התעקשתי, הגעתי, דיברתי עם דניאל ואז דניאל אמר למנכ"ל, אדוני, לך אחרי ראש המועצה שלך, הוא יודע מה הוא רוצה. היום קיבלתי תקציב של 11,000,000 ₪ ממינהל הספורט. עדיין יש לנו עוד, זה חסם. כשאנחנו במשרדים מתקצבים את הפרויקטים, אתם שוכחים מהטופוגרפיה הקשה. אני אגיד לך עוד דבר, מגרש כדורגל שהקמתי עם כניסתי לתפקיד כראש רשות, מגרש שמתוקצב על ידי מינהל הספורט והטוטו, המגרש מתוקצב כ-600,000 ₪. עלות ליישוב עין קניה עלה לי 1,200,000 ₪ כי הייתי חייב להזיז משם 12,000 קוב אדמה. מדובר בטופוגרפיה הררית ואתם במשרדים לא מתייחסים לזה. נקודה אחרונה, אני לא ארחיב יותר מידי כי הזמן קצר. כולנו דוגלים בנושא החינוך כראשי רשויות. היית ראש רשות ולקחתי אמירה שלך, אדוני היושב ראש, כשאמרת לי שבמועצה אתה משקיע בחינוך לפחות 250,000 ₪ פר תלמיד, אם אני לא טועה. יש מדד של השקעת רשות בתלמיד. בחורפיש היינו מקום שני בארץ בזמנו, אלפי מנשה עברו אותנו. אדוני היושב ראש, אנחנו דוגלים בחינוך, אבל שכחנו שיש גם את החינוך הגופני. כשהמשרדים מתקצבים את הרשויות מבחינת בינוי, הם גם שוכחים שיש מתקני ספורט בבתי הספר. שם זה על חשבון הרשות והיא מתקצבת הזה מהקרנות שלה. אנחנו צריכים כאן ממשרדי הממשלה, הכנסת והוועדה המכובדת, לתקצב את מתקני הספורט בבתי הספר. שם זה מתחיל, מהחינוך. החינוך הוא הדגל של כולנו, זה מאוד חשוב לנו. משפט לסיכום. יש הרבה, אדוני היושב ראש. אני חייב להתייחס ולהגיד כמה נקודות, ברשותך.

אני לוקח את הפריפריה כנקודת חוזקה ולא כנקודת חולשה, אני לא צריך שתשווה אותי למרכז ותל אביב כי להם יש את הכל ולנו חסר. אני כראש רשות עושה את המקסימום כדי להביא את אותו יעד שנמצא בתל אביב ואותו מתקן שנמצא בירושלים, אני רוצה שיהיו בעין קניה בממד המתאים ליישוב. לכן זו נקודת חוזקה שלי, אני רוצה את הכסף אליי ושלא יועבר לשם. אם ניקח מארבעת היישובים הדרוזים ברמת הגולן את קבוצת הכדורגל ששיחקה מול מכבי תל אביב והגיעה להישג מאוד מכובד, היום היא משחקת בליגה ב'. הקבוצה הזאת לא מתוקצבת ואנחנו חייבים לשמור עליה ולהחזיק אותה. אנחנו צריכים להיכנס לסיכום כי הזמן קצר. אנחנו חייבים לתקצב את הקבוצה כדי שלא תתפרק. עוד משהו? יש הרבה, אבל אני אסתפק - - אדוני היושב ראש, אני בא מהתחום,

אתה תהיה חייב לבוא לכל דיון שאנחנו עושים פה. אדוני, זה כבוד גדול בשבילי להגיע לכנסת ובכלל לוועדות שאתה מקיים. אני מודה לך על כל המאמץ שאתה משקיע למען החברה הדרוזית. תודה רבה. תודה רבה לראש המועצה בעין קניה, אמרת דברים לעניין. מה שמייחד את הוועדה הזאת זה שאנחנו קשובים לכל דעה. לא בטוח שאנחנו מקבלים את הדעה - - - אז אני לא מקבל את הדעה. בגלל זה יש דיון. אתה חושב שאתה דואג יותר טוב לצרכים של הכפרים הדרוזים משאר החברים? מה, הם לא הולכים? הם לא מתאמצים?

ביקשת ממני לתת לראשי הרשויות לדבר, אז בבקשה. עבדאללה, ראש מועצת חורפיש. שלא יאשימו אותי שאני משוחד לחורפיש, נכון שאני משם וחשוב לי מאוד מגרש הכדורגל ואולם הספורט. עבדאללה, בבקשה. שלום לכולם. אני חושב שצריך לעשות תוכנית אסטרטגית בשביל הכפרים הדרוזים. זה לא במקרה שלכולם יש את אותן בעיות, אין להם מגרשים ושום דבר. לא חסר לנו שום דבר, לא כוחות, לא יכולות ולא כישרונות. לפני כ-15 שנים הייתה לנו קבוצת כדורגל שהגיעה לליגה א'. מגרש הכדורגל, חברי מופיד, אתה יודע את החסמים. הוציאו לנו את הנשמה עד שאנחנו הגענו, על כל השאר אני לא רוצה להוסיף. התוכנית שלנו עכשיו בוועדה המחוזית, אני מקווה שנצליח להגיע לסוף. זה פרק ראשון.

חסרות לנו אדמות ושטחים ציבוריים לתכנן בהם מגרשים, אנחנו לא מצליחים לבנות. הנקודה השלישית זה התקצוב. מקציבים לנו 70% לכל פרויקט, ולא לוקחים בחשבון את הטופוגרפיה שלנו והחסמים בתכנון.

אני מבקש לבנות תוכנית אסטרטגית ולקדם את כל העניינים שלנו, אי אפשר לחכות יותר. תודה רבה. תודה רבה עבדאללה, הדברים מוכרים לי. היום יש לנו כבר שטח שיפוט. צריך להתקדם, הדברים נרשמו. בהיג מנצור, ראש המועצה עוספיה, בבקשה.

אני מצטרף לברכות על היוזמה. אני רוצה לציין ששר הספורט והתרבות ביקר בעוספיה, ואני ציפיתי שתהיה עבודת מטה נכונה כדי להתקדם עם כל הציפיות שהעלנו בפניו. יש החלטת ממשלה מה צריך לעשות לגבי התקציבים, אבל לצערי הרב אין עבודת מטה שאתה יודע מה יש לך, מה אתה מתכנן ומה אתה צריך

אני מצטער, אנחנו לא מתקדמים.

כדורגל כי משרד הספורט לא נותן לי את זה. אי אפשר להתקדם ככה. אני

ה-Follow up של המשרדים לוקה בחסר, זה לא טוב. זה הדיון הראשון, אנחנו נמשיך ונעקוב. זה דיון פתיחה אז אנחנו ברמה של הנושא עצמו, אחרי זה נתעמק. יש לך משפט לסיכום? אני מקווה שיהיה שינוי מרחיק לכת כי אני בבעיה עם מגרש הכדורגל, אין לי בריכת שחייה, אין לי 1,001 דברים. אני לא רוצה להיות מרכז הארץ, אני רוצה להיות עוספיה שמסוגלת לתת לאנשים להתחרות בבריכת שחייה. למה כל הדברים האלה מתעכבים? אני לא מצליח להבין. למה אנחנו צריכים להיות בשוליים כל הזמן? כאילו אנחנו נולדים מחדש, כאילו המדינה הוקמה עכשיו. המדינה הקומה ב-1948 - - - אני אגיד לך למה. ברשותך, חבר הכנסת - - - הוא יושב ראש מועצה? בהיג, אנחנו פה כדי שנהיה מרכז.

חברי הכנסת, ואנחנו נהיה מרכז כי אנחנו נעמוד על מה שאנחנו רוצים ונגיע למה שאנחנו רוצים. חבר הכנסת סימון, בבקשה. דניאל,

אנחנו עובדים שנים ביחד. אני לא מאשים את משרד הספורט, אבל אני אומר לכם שוב, ואדוני יושב ראש המועצה, 40 שנים לא עשו כלום בנושא הזה. לא כלום, לא עשו הרבה.

בכזה פער אדיר, להדביק את כל הגירעון הזה של מתקנים, ספורט וכל הנושא הזה, זה ייקח שנים להדביק את הפער. גם אתם מהשטח צריכים לצעוק כל הזמן להגדיל את התקציב, כי בסוף הכל זה כסף. הם צועקים והרבה. נעבור לוהיב חביש, ראש מועצת ירכא. בוקר טוב אדוני היושב ראש, חברי הכנסת ואנשי המקצוע בספורט ובתרבות. אני מאוד שמח על קיום הישיבה. אני חושב שבכל יישוב, לא משנה מה גודלו, צריך שיהיו לו מתקני ספורט. אני מצטרף לכל הבקשות של קודמיי ראשי הרשויות, אבל אני חושב שזה גם לא מספיק. למה אני מתכוון? תרים את הקול כדי שנשמע אותך.

מצטרף לבקשות של ראשי הרשויות ואני אומר שהתרבות והספורט צריכים להיות חלק מתוכנית הלימודים של בתי הספר אצלנו, כמצרך בסיסי ולא השלמה. בירכא מצבנו מבחינת מתקנים יחסית טוב, הודות לכל המשרדים שתמכו החל ממשרד השיכון, משרד התרבות והספורט וקרן מתקנים. אנחנו היום לקראת סיום מגרש אתלטיקה והתחלת כמה מגרשי טניס. למה אני מעלה את זה? אני מעלה את זה כי קרן המתקנים לא נותנים 100% מהתקציב, כל תקציב כזה צריך השלמה. לכן אני חושב שחייבים להשיג את כל ההשלמה, קודם כל למתקנים שמאושרים, כי יש להם אישור תקציבי או הקצאה תקציבית והיתר בנייה. כמה אתה צריך לתת? 10% או 20%? לדעתי 15%. 20%. צריך לעזור להם, זו בדיוק התקנה שאנחנו צריכים להוריד מהעולם הזה. ה-Matching הזה צריך להיעלם. קודם כל צריך לאשר לנו את השלמת הפרויקטים, כי לא יכול להיות שיש לך פרויקט לא גמור. זו הבקשה הראשונה שלנו. הבקשה השנייה, אני ראיתי את התוכנית של המשרד ויש מקום לשפץ בהתאמה את המתקנים האלה כדי להשמיש אותם בכל יישוב ויישוב. זה דבר מצוין. הדבר החשוב ביותר בשלושת התחומים שהם תיירות, תרבות וספורט, צריך עוגנים לכל יישוב או לכל כמה יישובים. בלי זה לא יהיו לנו הצלחות. לכן אין לנו קבוצות בכדורסל בליגות מתקדמות, אין לנו קבוצות כדורגל, אין לנו קבוצות כדורעף. אנחנו חייבים שינוי תפיסה. אני חושב שאפשר להכניס את החוגים האלה והענפים האלה לכל יישוב, אבל שיהיו לנו גם מרכזים אזוריים שיתוקצבו להפעלה לספורט מתקדם. הילדים של ירכא היום נמצאים באירופה בתחרות, אחד קיבל מדליית זהב, השני קיבל מדליית ארד והשלישי - - - בירכנו אותם. אני יודע שבירכתם אותם, אבל זה יוזמות אישיות. אנחנו צריכים לדעת שיש לנו את כוח האדם המתאים. יש לילדים שלנו את היכולות כמו כרואן וכולם, אבל זה הישגים אישיים וצריך למסד את זה. צריך להקים אזור תרבות ולתקצב אותו כדי שנוכל להפעיל אותו. אנחנו לא עיר, אין לכל התושבים יכולת לשלם עבור כרטיס של הופעה 100 ₪ ולכן אני חושב שצריך למצוא את התקציב, לפחות להפעלה של 4-5 שנים כדי שהאנשים שלנו ייחשפו לזה. אין לנו אודיטוריום ברמה של הופעות, אין לנו אולמות ספורט ברמה ארצית. עכשיו הולך להיות לנו חלק מזה, אבל צריך לדאוג גם לתקציבים. תודה רבה. אנחנו חייבים לסיים ב-11:00, תגיע בבקשה לסיכום. הבקשה הראשונה שלנו היא השלמת מימון פרויקטים מאושרים, שיפוצים בתאורה והצללות למתקנים הקיימים בכל היישובים ולמצוא תקציב להפעלה למשך 3-5 שנים בכדי שנוכל להפעיל את המתקנים. תודה רבה. אשרף חלבי, בבקשה. בוקר טוב. תודה רבה, זה באמת מרגש מאוד. אני בתור איש ספורט בעל תואר שני בווינגייט ומנהל את היחידה לספורט בטכניון, כל החיים אני מתעסק בספורט ואני לדעתי השליח של המאמנים ושל הספורטאים. אנחנו מדברים הרבה על המתקנים, אבל אתם מפספסים פה משהו - - לדעתי האישית אפשר לעשות אלופים בכל דרך, כרואן הגיעה להיות אלופה לא רק בגלל שחסר מתקן או יש מתקן, היא עשתה אליפות בגלל שהיא באה, יצאה ורצה בשדות, ולא צריך שם מתקנים או כסף. תמיד אפשר להיות ספורטאים גם בלי מתקנים, אבל אתם צריכים להבין שאנחנו כמאמנים - - אתמול היה לי משחק של קבוצת כדורסל בנות מבית ג'אן, ששיחקה משחק בית בנחף כי האולם עדיין לא גמור. עכשיו משפצים אותו ובקושי משיגים כסף כי לא עשו פרקט ולא עשו את זה כמו שצריך. אני חי באולמות ובמגרשים כל היום ואנחנו יוזמים פרויקטים. אני יושב ראש עמותה שקראתי לה דרוזבול, שהמטרה שלה היא לקדם את כל עניין הכדורסל במגזר הדרוזי, ואני מנסה לעבור ממועצה למועצה כדי לפתוח מקומות, וכבר פתחתי 4-5 מקומות של כדורסל. יש לי בדליה מועדון שקיים כבר 20 שנים, אבל שם בזכות זה שיש לי אולמות הצלחתי להגיע להישגים יפים מאוד עם הבנות והבנים וזכינו בכל מיני אליפויות. יש לי שתי בנות שנמצאות עכשיו ב-Under 16 ו-Under 14 בנבחרות ישראל - - - תגיע בבקשה לסיכום, תגיד לנו מה אתה רוצה.

מבקש שמבחינת משרד התרבות והספורט התמיכה לא תהיה אך ורק בעניין המתקנים, כי אני יודע שמתקנים ייקח זמן. יש בזה הרבה בעיות ועניינים ואני שומע את ראשי המועצות, כולם רוצים וכולם מנסים לקדם את זה וזה לוקח זמן, אבל אתם יכולים לתמוך במאמנים. למה אתם לא מרימים כל מיני קורסים של מאמנים? אפשר לעשות אולם, אבל אם אין לך אנשי מקצוע מי יאמן? אתה מתכוון בנוסף? בנוסף, ברור. אשרף, זה יהיה בתוכנית. כן, אבל אנחנו לא רואים את זה בשטח. שרפתם דורות ב-70 השנים האלה. אנחנו צריכים להתקדם, הפער קיים ועלה פה לאורך כל הדרך.

והגדרת לעצמך שאתה רוצה להגיע לנבחרת שתהיה ברמה הלאומית, לשם תכוון. אלופים מכוונים רחוק ומגיעים רחוק. אנחנו עובדים בשטח, אנחנו מאמנים. אני היום מסיים את הועדה הזאת והולך לאמן ילדים בכיתה א', נערות ונערים.

אנחנו עובדים בשטח. בלי מגרשים ואולמות אי אפשר להגיע לשום מקום. אנחנו צריכים להיכנס לסיכום. ראש המועצה בית ג'אן, אחרי זה מג'יד מסאלחה, סיכום של חברי הכנסת ואני אסכם. בואו נתכנס לסיכום. בוקר טוב. לא צריך לחזור על חשיבות הספורט לילדים ונוער, בעיקר בהרחקתם מפעילות שלילית. יש קשר ישיר ומובהק בין פעילות ספורט לציונים בבתי הספר, בכל מיני תחומים. לבית ג'אן יש תוכנית ספורט מסודרת ואסטרטגית שנכתבה על ידי דוקטור איציק בן מלך שעושה תוכניות ספורט לרוב העולם. שנית, אין מגרש כדורגל, ואני מחזק את ידיו של חבר הכנסת עלי סלאלחה שבנה את הקבוצה הראשונה, ואני שיחקתי אצלו. לכן תוכנית מגרש הכדורגל בשלביה האחרונים, ואני מאוד מקווה שתוך שבוע-שבועיים תופקד התוכנית ואז יש תוכנית. כשיש תוכנית יהיה תקציב. חסר לי תקציב למגרש. דרך אגב, לא רציתי להעלות את זה - - - בוא נקצר בבקשה. יש חצר - - ל-64 חללים של בית ג'אן שהיא חלק מהתוכנית. אני זכיתי לאולם ספורט בינוני, 4,500,000 ₪, הבעיה היא שאני לא יודע מאיפה להביא עוד 4,500,000 ₪. הוצאתי מכתבים לכולם - - - אתה אומר שאתה צריך תוספת תקציבית למתקנים שלך.

דבר שני, תקנה 49, למה פסלו אותה?

לדעתי צריך להכניס את התקנה הזו, תלמד את זה מופיד, חבל לפספס אותה.

זה גם עבר לג'בר חמוד, זה הגיע אלינו ואנחנו נטפל בזה. הקולות הקוראים שיוצאים מזכירים לי, אחרי שבן אדם עובר סמסטר שלם באוניברסיטה, בא המרצה ביום האחרון, נותן לו שאלה וכולם נשכבים על הרצפה. לפעמים קשה מאוד לעמוד בקולות קוראים. צריך לבדוק איך אפשר לשנות את זה, או שיהיו הקלות בפנים בצורה מסודרת - - - הנקודה ברורה, שינוי פרמטרים לגבי קולות קוראים, הנושא הזה עלה. משפט מסכם בבקשה, בסוף יסגרו לנו את האולם ולא נוכל להיכנס לסיכום. אני מתנצל מראש משאר ראשי הרשויות שלא הצליחו. משפט אחרון. בכל דבר שאני נוגע ביישוב בין ג'אן, כאילו אני נמצא בשנות דור שמיטה. מאה אחוז. יש פער של חמישים שנים, בוא נגיד את האמת. תודה רבה. אנחנו ניכנס לדברי סיכום. נציג של הרשות הכלכלית, מג'יד, יש לך משהו להגיד? יש לך פחות מדקה. בוקר טוב. בהחלטת הממשלה הנוכחית יש עלייה דרסטית בתקציבים. אנחנו ביקשנו לראות תוכנית עבודה ממשרד התרבות והספורט כבר לפני שבועיים, אני מקווה שנראה את זה ממש בקרוב. צריך לייצר התאמות לתוכנית של משרד התרבות והספורט לצרכים של הרשויות, ולכן ראשי הרשויות הם חלק הכרחי בבניית התוכנית הסופית. גם בנושא ה-Matching אנחנו צריכים לתת עליו את הדיון ולפתור את הבעיה, כי זה חסם מרכזי אם אנחנו מדברים על 20%. זה בגדול לגבי נושא הספורט. תודה רבה, חשוב שתשבנו עם המשרד ועם ראשי הרשויות. אבל מבקש שיעלה בסיכום שתהיה וועדה ואנחנו נתכנס ממש בקרוב. אתם חייבים לשבת עם ראשי הרשויות להכין את איתם את התוכנית. קודם כל תודה וברכות על הדיון החשוב הזה. מבחינתנו לבוא לפה כמה שצריך, כל שבוע גם. מבחינת ראשי הרשויות, אני חושב ש - - - רשמתם את הכל? תשבו, תדברו עם כל אחד. רשמתי הכל. אנחנו נשמח להגיע לכל רשות שצריכה, מחר אנחנו ב - - היינו גם אצל ואיל בעין קיניה ונגיע לכל רשות. לגבי ראשי הרשויות, אנחנו נהיה בקשר עם הרשות לפיתוח כלכלי ונקיים שיח עם ראשי הרשויות. נציג להם את התוכנית כחלק ממה שעלה פה. אנחנו מקווים שבתוך הפערים הגדולים ששמענו פה, אנחנו מבינים את הכאב, הזעקה, הקושי והקיפוח לאורך השנים. ברור לנו שבסוף המשאבים מצומצמים ואנחנו מקווים שזה יהיה תחילתו של תיקון. תודה רבה. זה חשוב מאוד, יש הרבה על לעבוד, יש הרבה פערים. חבר הכנסת עלי, בבקשה. אני מזמין אתכם ואנחנו נעמוד לרשותכם, חברי הכנסת הדרוזים. נגיע לכפרים ולראשי המועצות כדי לדאוג לכך שהנושא הזה יתקדם בקצב מהיר. אני רוצה לפנות מכאן לשליט דובאי, האמירויות, שיקים לנו אצטדיון כפי שהקימה קטאר בדוחא בסכנין. זה חבל, אנחנו צריכים להישאר פה ולא שם. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה פה, ולא מדוחא או דובאי. מצבנו קשה, חברים. אני מבקש להכריז על החברה הדרוזית כפרויקט לאומי בנושא הזה, ולתת לו את כל האפשרויות והתקציבים, ולגמור את החוסרים האלה בחמש שנים. זה הרבה זמן. אני פונה לאחיי הדרוזים לדבר בגובה העיניים, לא להתחנף לאף אחד. אנחנו צריכים לקבל את הזכויות שלנו לא בחסד אלא היות ומגיע לנו. 20% זה חסם אנחנו צריכים להסיר ואפילו לא צריכים לשלם פרוטה אחת. למועצות המוחלשות שלנו

הן לא יכולות לעשות כלום במידה והן צריכות להשתתף בסכום כל כך גבוה. הן לא יכולות לעמוד בו. אני רוצה לברך אתכם. דיברתי מכל הלב, אני אוהב את כולם ואני רוצה שאנחנו נעבוד ביחד לטובת החברה הדרוזית.

תודה רבה חבר הכנסת עלי סלאלחה. אני אנסה לקצר בסיכום כדי לעמוד בזמנים. חברים, תודה לכל מי שנכח פה בדיון. בשמי ובשם וועדת המשנה לענייני פיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים, אני מודה לשר התרבות והספורט חילי טרופר על ההשתתפות שלו בדיון, לנציגי המשרד שנכחו כאן בדיון ואלה שהשתתפו בזום, לחברי הכנסת, לראשי הרשויות המקומיות, לרשות לפיתוח החברתי של החברה הדרוזית והצ'רקסית ולכל המשתתפים בדיון, גם לאורחים שהציגו ענפי ספורט נקודתיים. כמו שפתחנו, הוועדה מברכת את הספורטאים, וכמובן את כרואן חלבי על ההישג המכובד והמכבד שלה. מכובד בשבילה ומכבד אותנו, היא גאווה. הוועדה סבורה כי תרבות וספורט מהווים גורם עיקרי לפיתוח מחשבה, נפש וגוף בריא לכל הגילאים. אין פה עניין של גיל, כולם צריכים את הספורט. אפילו תינוק בן שלושה חודשים יכול לעשות קורס שחייה, זה מפתח אותו. הוועדה קוראת למשרד התרבות והספורט לפעול להגדיל את תקציב הספורט בתקציב המדינה לשנים הקרובות ובשנים הבאות. הוועדה קוראת למשרד התרבות והספורט לפעול לצמצום ואף לביטול ה-Matching הנדרש. זה לא רק אתם, אתם מול הרשות לפיתוח הכלכלי, על מנת שיהיה אפשר לבנות תוכנית לבניית מתקני ספורט ברשויות, במיוחד במצב סוציואקונומי נמוך. הוועדה שמעה כי משרד התרבות והספורט מכין תוכנית ייעודית ליישובים הדרוזים והצ'רקסים שתהיה מוכנה בחודש הקרוב. הוועדה מבקשת לקבל לעיונה את התוכנית על מנת לראות איך אתם עושים את זה מול ראשי הרשויות ומול הרשות. הוועדה מבקשת ממשרד התרבות והספורט, ממשרד האוצר ומהרשות לפיתוח כלכלי לבחון את הצעת העברת התקציב המיועד לבינוי מוסדות תרבות וספורט בהקצאה דו שנתית ולא לעשות את זה בחד שנתי כדי שיהיה אפשר להוציא מכרזים. הוועדה קוראת למשרד התרבות והספורט ולרשות לפיתוח כלכלי לפעול בשיתוף פעולה מול הרשויות המקומיות למיפוי הצרכים הנוספים, למבני תרבות ומתקני ספורט של כל יישוב בנפרד, תוך התחשבות בעלויות הכספיות הנדרשות לפיתוח, הנובעים מטופוגרפיה קשה בכל היישובים שלנו, ולפעול במשותף ביישום ולא רק בתכנון. הוועדה קוראת למשרד התרבות והספורט לפעול להכרה במרכז הטניס בסאג'ור בתקנה כפרויקט עדתי, מאחר והוא נותן שירות לכלל הגזרה.

הוא גם נותן שירות לא רק לחברה הדרוזית והצ'רקסית, אלא אזורי. הוועדה מבקשת לבחון שוב את הקריטריונים של הקולות הקוראים. פה אני ארחיב בשני משפטים. יצא לי לדבר הרבה עם משרד התרבות כדי לאשר הארכה לקולות קוראים, כתוצאה מזה שראשי הרשויות לא מצליחים לקבל היתרי בנייה. אני דורש שתמצאו מנגנון שיקל על מתן התקציבים אל מול הקול הקורא, הקלה שתסייע להם. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.